צוהריים

מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, ה' באדר ב' התשפ"ב, 8 במרץ 2022. נתחיל בנושא הראשון שעל סדר